בוקר טוב, אנחנו היום יום רביעי, כ"ב באדר התשפ"ג, 15 במרץ 2023. אני רוצה לפתוח את הוועדה היום. הנושא של הוועדה היום זה היערכות העמותות וארגוני החסד, לקראת חג הפסח. נמצא איתנו פה שר הרווחה, אנחנו מאוד שמחים בנוכחותך פה, יש פה גם חבר כנסת והשר לשעבר, הרב יצחק וקנין,

איך אומרים, לומדים ממנו הרבה והבית הזה למד ממנו הרבה ואנחנו ממשיכים עם הרבה הרבה דברים טובים שהוא עשה והטביע פה חותם גדול בחריצות שלו ואני לא שוכח,

אני לא שוכח בפרידה שלך, את כל מה שהציבור דיבר, הנחמדות שלך, ההליכה בדרך רחוקה, כשרצית משהו זה עד הסוף, אבל הכול היה בנועם וזה היה הייחודיות שלך שבאמת ליוותה אותך ומשאירה עד היום חותם מאוד מאוד טוב בבית הזה ואני גם שמח מאוד ומעריך מאוד את זה שהגעת מרחוק לוועדה הזאתי.

המנכ"לים המיוחדים שנמצאים איתנו, מנכ"לי המשרד, משרדי הממשלה, ארגונים חשובים מאוד שהגיעו לפה, אני רק אגיד איזה דבר תורה קטן, כי אנחנו מדברים על דברים גדולים היום, כתוב, אנחנו אומרים כל יום, "שתבנה בית המקדש במהרה בימנו ותן חלקנו בתורתך" וכולם שואלים, מה הקשר בין תבנה בין המקדש ותן חלקנו בתורתך? ידוע על שלושה דברים העולם עומד, תורה ועבודה וגמילות חסדים, תורה, לצערנו, יש אמנם הרבה תורה בעולם, אבל זה לא תורה כמו שהיה פעם, כי כתוב, "מלכיה ושריה בגויים אין תורה", תורה לא כמו התורה שהייתה בזמן בית המקדש וכשבית המקדש היה עבודה, הייתה הקרבת הקורבנות והיום, לצערנו אין את זה, נכון שיש את התפילה כנגד, אבל זה לא כמו הקורבנות שהיה, אבל מה שכן נשאר לנו היום זה החסד, עולם חסד יבנה וזה דבר שממשיך גם בימנו, גם כשאנחנו בגלות, הדבר הזה ממשיך ולא פוסק מאיתנו וכשאני רואה את האנשים, את ארגוני החסד הגדולים האלו שנמצאים אתנו פה, שעושים רבות מאוד, אין לי מילה אחת חוץ מלהגיד לכם תודה רבה, תודה על כל מה שאתם עושים, אני יכול להגיד לכם, חמי יש לו ארגון חסד "אור לאה" בירושלים, אני מאז שאני ילד, התנדבתי בארגוני חסד, אני חושב שכל שליח ציבור, בנאדם שעובד בבנק, הוא עובד בבנק, או בכל תפקיד שהוא, בן אדם עובד ועושה את עבודתו, בארבע שנגמר הוא הולך הבייתה, בשעות שהוא מסיים, זהו, יש את העבודה ויש את הבית, אבל שליח ציבור, או ארגוני חסד, בסוף זה חסד אחד גדול, כי אתה בכל מקום שאתה הולך זה פוגש אותך, אתה חושב על זה כל היום, אתה חי עם זה כל הזמן ואתה עושה עם זה הרבה מאוד וזה מה שבאמת, העולם חסד יבנה.

נזכרתי באיזה מכתב שקיבלתי לא מזמן, אמא מנתניה, משפחה נורמטיבית, במכתב היא כותבת לי, היא מספרת לי על השגרה הלא פשוטה שהיא עוברת, על העסק שלה שהיא הייתה חייבת לסגור אותו בתקופת הקורונה שהיא לא שרדה בתקופת הקורונה, מחלה שפתאום בעלה קיבל והיא אומרת שהילדים שלה כל פעם באים אליה, הם רוצים זה והם רוצים זה וכל פעם היא אמרה להם, לא ולא ולא לא ודווקא במכתב היא רצתה, אני אומר, זה חלק מכל הארגוני חסד,

אבל היא רצתה להזכיר את ארגון חסד, 'פיד ישראל' שהיא שלחה מכתב ואיך שהם עזרו לה ואני אומר, זה נמצא פה, אנשים באמת רציניים, יש את פתחון לב, יש את לקט ישראל, אני לא רוצה להגיד את כל השמות, אבל אני אומר יש ארגונים כל כך גדולים ורציניים שעושים ואני אומר באתי פה, דבר ראשון להגיד לכם תודה רבה, דבר שני, נמצא פה שר הרווחה שפניתי אליו לפני הוועדה ואני אומר באמת, איפה מדינת ישראל, מה היא עושה למען הארגונים האלו, ארגונים שמחלקים במיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים ואם לא מיליארדים, מחלקים במשך השנה חלוקות, אם זה מצרכי מזון, אם זה דברים אחרים ואיפה אנחנו במדינה נותנים להם, עוזרים להם? אני שומע את הכמה שקלים שנותנים ואני גם,

אני יודע שגם מוסיפים והוסיפו בתקציב שהולך להיות, מדברים על הוספה של עוד כסף, אבל בפנייתי אליך כשדיברנו על העניין הזה, אני רוצה שתנסה, אני מקווה שבאת עם בשורות,

אבל איך אנחנו,

דואגים לתת לעמותות האלו, קצת יותר, לפחות שירגישו, באמת שאנחנו לפחות, גם אם אנחנו לא עושים את מה שהם עושים, אבל אנחנו מבינים אותם, אנחנו מנסים להשתדל לעזור להם ולסייע להם, בשביל שימשיכו לתת. בסוף הם עושים דברים גדולים מאוד, שבעקרון אנחנו כמדינת ישראל היינו צריכים לעשות את זה. אז אנחנו ניתן לשר הרווחה והביטחון החברתי, ידידי, הרב יעקב מרגי,

תודה רבה, אדוני היושב ראש, חבר הכנסת, אברהם בצלאל, משמאלי יושב, ידידי משכבר הימים, אנחנו הסניורים של המפלגה, ידידי, השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, יצחק וקנין שהוא עצמו איש חסד גדול, עושה הרבה צפון, בקו הכי צפוני פעם, כדי להעלות חיוך בדיון, נתחיל עם חיוך, בין 2019 ל-2013, הייתי שר הדתות, הייתי מאובטח, הייתה לי אבטחה צמודה, אז היינו צריכים לנסוע ליישוב שהוא גר בו, אז המאבטח המקדים שנוסע לפני המאבטח הצמוד שלי,

איך מגיעים ליערה, אומר לו סע על כביש החוף צפונה,

תגיע למחסום של החיזבאללה, תחזור 200 מטר, אז מי שרוצה לדעת מאיפה הגיע חבר הכנסת וקנין, הבוקר לדיון זה 200 מטר דרומית למחסום החיזבאללה, אז יישר כוח על מסירות נפש, ממלא מקום מנכ"ל המשרד, ינון אהרוני, משנה למנכ"ל אבי זקרי, חבר הכנסת, אני רואה את חברי סימון ואני רואה כאן ראשי ארגונים חשובים שעושים רבות ונצורות בתחום הזה של הביטחון התזונתי וסיוע למשפחות. אז קודם כל, כל מי שהגיע לדיון, זה מראה על הרצינות,

החשיבות, אבל ברשותכם, עוד נקודה אחת לפני שאגע בנושא.

ישבתי פה הרבה זמן בחדר הזה, 750 דיונים ניהלתי כאן בחדר הזה, עם הרבה טביעות אצבע, אבל אני מתייחס פה ליוזמה שהתחילה בתקופתי, מנהלת וועדת החינוך את הרוחות היפות שנעשות כאן בחדר וועדת החינוך, אני רואה שהמנהג ממשיך, זה טוב, אם אני מבין לפי התמונות זה לרגל יום האישה, כל התמונות כאן, כל הצילומים כאן של גם אומנית ויוצרת, אישה דתית, אז קודם כל, למנהלת וועדת החינוך תודות על המנהג, יש פה תערוכות יפות כל השנה, כדאי מדי פעם, גם שאין דיונים, להיכנס לקרוא, זה דבר שחשוב. עכשיו לענייננו, אנחנו ערב חג הפסח, כפי שידוע לכם, מה לעשות צורכי עמך ישראל מרובים בכל החגים, אבל הלכה יהודית התייחסה ספציפית לחג הפסח, מנהג הפסח שנקרא, קמחא פסחא, מתוך ידיעה, שהוצאות לקראת חג הפסח הם מרובים ועם ישראל ידוע במידת החסד ומנהג יפה שהתפשט, אני חושב שכמעט מדן ועד אילת, אין מקום שלא נעשות יוזמות כאלה ואחרות, לעיתים עם השתתפות מוסדית ולעיתים לא, בדרך כלל ההשתתפות המוסדית היא מזערית, לעומת מה שנעשה על ידי הארגונים. אז זאת ההזדמנות,

להודות לך על הדיונים, אני חשוב שזה חשוב, אכן בדיון המקדים שקיימנו, פנית אליי לנסות להגיע לדיון עם בשורה וקצת איזה תוספת, להרטיב את השפתיים היבשות, מה שנקרא, של הארגונים ושל המשפחות. אני מתבטא כך, כי זה באמת אני מרגיש כך, הלוואי ולא היינו צריכים את הארגונים והכול היה הנשה מהמדינה, וודאי שזה היה, אני כריבון, תמיד אומר בכנסים, איפה שאני בא להביע את הערכתי לארגונים ולעמותות, אני מרגש נהמא דכיסופא, בארמית תרגום של זה, לחם בושת, לכאורה הריבון היה צריך לעשות את זה, אתה בא לברך, או בא לגזור סרטים, או בא להודות,

אתה ריבון והינה אנשים טובים באמצע הדרך, לוקחים יוזמות חשובות ועושים מפעל כזה אדיר ואם אנחנו מאגמים את כל מה שנעשה על ידי כל הארגונים, אני לא יודע לומר לכם את הסכום, אבל להערכתי זה מאות מיליונים של שקלים שמאוגמים בכסף, במוצרים, בדרכים כאלה ואחרות וכאן המדינה ואני כריבון יכול להצביע ולהודות, אבל אני לא פוטר את עצמי בלא כלום, כפי שאתם יודעים תקציב אמנם עבר בממשלה, עדיין לא נידון בכנסת, עדיין משרדי הממשלה לא יכולים לתפקד, לפי התקציב החדש, אנחנו עם תקציב המשכי ורק כדי, אני לא מתכונן, המנכ"ל עוד יציג את המצגת, הוא יציג את הנתונים מה המשרד עושה, עושה הרבה, אף פעם זה לא מספיק מה שהמדינה עושה, המדינה חייבת לעשות, צריך לעשות עוד יותר תמיד, אבל יש לנו כמה, יש מיזם של הביטחון תזונתי, שחלקכם שותפים לו כאן ומכירים אותו ובסוגייה של חלוקת כרטיס שאיתו אפשר לרכוש מוצרי מזון, אבל זה בלי שום קשר למה שאנחנו יודעים מהתקשורת על ההסכם הקואליציוני, מה שעושה יושב ראש המפלגה שלנו, הרב אריה דרעי. בלי שום קשר, משרד הרווחה,

יצא במכרז, יחד עם עמותה ציבורית 'אשל', שמחלקים כרטיסי מזון, באמצעות מחלקות לשירותים חברתיים, זה בשווי כולל של 500 ₪. אני ביקשתי ממנכ"ל המשרד, הוא יתייחס לזה, לבחון אפשרות לקראת החג,

אם יש איזה יתרה תקציבית, או להעביר מסעיפים האלה שאנחנו יכולים כן להעביר, להגדיל לקראת החג את השווי של הכרטיס, מעבר ל-500 ₪, כמובן, יבדקו ההשלכות המרכזיות, המשפטיות, מה שאפשר הכול כדי לסייע למשפחות. בנוסף לכך, אנחנו נגדיל את סעיף התמיכה השנה, לנושא של קמחא דפסחא, שוב ממקורות עצמאיים, אין לנו עדיין תקציב, אנחנו בתקציב המשכי, בשיעור של כחמישה מיליון ₪ תוספת. הסכום רק לומר לך, אדוני היושב ראש, שאתה מחלק את זה לפי מנה, את הסכום הזה, זה אמנם מזערי, אבל תאר לך שגם זה לא, אמר לי אחד מראשי העמותות הגדולות, בפגישה איתי,

נכון שזה לא זה, במצטבר, נכון שזה הופך להיות כמה עשרות אלפי שקלים לכל גוף, אבל בגלל שזה כמות גדולה של חבילות שהעמותות האלה נותנות,

לא הייתי רוצה להרגיש לבד בשליחות הזאת ואני כשר, לא הייתי רוצה להראות שהתעלמות מוחלטת, תאמינו לי שיש לי מה לעשות עם ה-15 מיליון ₪ האלה, דברים נוספים וזה, אבל זה לא פחות חשוב, אם זו אמירה של דמי רצינות של המשרד והבעת תודה והערכה של המדינה על המפעל האדיר שלכם, אני חושב שזה נכון, זה מתבקש ואני לא מזלזל בשום זה, חמישה מיליון ₪ תוספת למה שקיים, אני חושב שזה סכום, מבחינת המשרד. מי שיודע על מה אנחנו מתווכחים בתוך המשרד, לסעיפים כאלה, או לתוכנית כזו, או לאיזה מיזם אחר שיכול לעזור ואני לא רוצה למנות לכם פה, את האתגרים של המשרד הזה, משרד עם מוטת כנפיים רחבה, מוטת שליטה רחבה מאוד לסוגים רבים של הזדקקויות, ממוגבלויות ועד טיפולים כאלה ואחרים ואני חושב שזו בשורה שלעצמה, אבל אני אשאיר את זה למנכ"ל שהוא יסקור את כל העשייה של המשרד. אני כן אישאר איתכם בשלב העיקרי של הדיון ולאחר מכן, אני אפנה, ברשותך,

אם יהיו שאלות שתרצו אחרי הסקירה הזו, אני אהיה מוכן להישאר כאן. אדוני השר, תודה רבה, יישר כוח גדול, גם על היוזמה שלך, לפחות משהו במיידית, להתחיל לתת תוספת, אני יודע שזה היה לא קל, מהשיחות הקודמות ביננו, אני הבנתי את זה גם שאתה עובד קשה בשביל הדבר הזה ואנחנו יודעים מה זה משרד הרווחה. כמו שהזכרת גם את הנושא של התלושי מזון, אני רוצה כן להגיד, שאני מקווה מאוד שיוסיפו כמה שיותר תלושי מזון ואז אולי לא נצטרך את כל הארגונים החשובים האלו, גם הם ישמחו להתעסק בדברים אחרים, מאשר להתעסק בדברים האלו. אני יודע שהיושב ראש שלנו, גם בישיבה האחרונה, בישיבת סיעה השבוע וגם בשבועות האחרונים, מדבר על זה הרבה ועושה כל מאמץ, למרות שעדיין אין תקציב מדינה,

עוד לפני פסח, כבר להתחיל לחלק את התווים האלו, אז זה באמת זה מקום להודות על היוזמה החברתית החשובה הזאתי שש"ס חרטה על דגלה ועושה את הכול בשביל שהדבר הזה ימשיך. חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר, הרב יצחק וקנין, אחריו חבר הכנסת סימון, מושיאשבילי ואחר כך אנחנו נתחיל עם ממלא מקום המנכ"ל ואחר כך עם הארגונים אחד אחרי השני בעזרת השם. טוב, ידידי היושב ראש, ידידי השר,

כל ראשי הארגונים. תראו, אני חי עם המציאות שהארגונים חיים איתה כבר עשרים ומשהו שנים, כארגון פעיל שמחלק בפסח, קרוב ל-12 אלף סלי מזון,

בעבר, אפילו הגענו ל-25 אלף ו-30 אלף סלי מזון ואני יכול להגיד שבשמונה שנים האחרונות, אני לא מגיש בקשה למשרד הרווחה, אני מוותר על הסכום של משרד הרווחה, כן, כיוון שאם אתה מקבל שבעה שקלים לסל, שמונה שקלים לסל באותן שנים, זה אפילו לא ארגז שאתה נותן למשפחה, אני אומר לכם את זה חברים,

אם הייתי יכול לצלם עכשיו, מה שקורה אצלי בארגון, באחריות מלאה, עכשיו שאורזים כל יום מעל 1,500 סלי מזון ואני יכול להגיד לכם, יש כמה דברים שלא רואים אותם, לא רואים אותם הציבור לא רואה, יש מגזר אחד שלדעתי הוא המגזר שעוזר הכי הרבה לארגונים, זה המגזר החקלאי, כל שאר העסקים במדינת ישראל, יכול להיות שתורמים כסף, אבל המפעלים שהם מייצרי מזון, כמעט ולא מסייעים לארגון, אנחנו רוכשים את הכול בכסף מלא, אתה קונה את הכול, מצות אתה קונה בכסף מלא, אתה משלם מע"מ ולא מזדכה על המע"מ גם והנטל הזה על הארגונים, תחשבו, אני לוקח את הארגון שלי כארגון ממוצע ומעלה,

הייתי אומר גדול, אנחנו מחלקים קרוב ל-200 טון פירות וירקות מחקלאים, שהכול בתרומה, ביצים, אני מגדל ביצים, אני בעצמי חקלאי, אני גדל ביצים, אני אוסף רק מהיישוב שלי, קרוב ל-2,500 תבניות ביצים, תארו לעצמכם, עופות, כל מה שאתה אוסף, כל המסה הזאת נכנסת לתוך סל אחד גדול ומי שלא רואה בעין, לא מאמין. אני אומר את זה באחריות, אני פעם, כל הסיעה החליטה לבוא אליי לארגון, לפני איזה תשע שנים, עוד שהייתי בכנסת, אני כבר שלוש-ארבע שנים לא פה והם יכולים להעיד, מה הם ראו מול העיניים שלהם, מה אתה מסוגל לעשות וזה הכול מתרומות ועבודה קשה.

משרד הרווחה נותן סכום, כשזה מצטבר אז נכון, אז זה יכול להגיע ל-100 אלף,

לארגונים גדולים, ארגונים קטנים זה אפילו, לא רוצה להגיד מה זה, הסכום הוא ממש זעום. בזמנו, יש איזה הצעה שאני רוצה, אולי לנסות להרים אותה, זה לא פשוט אני אומר, אבל אפשר לקיים אותה, בזמנו, ניסו להעביר פה חקיקה, לפטור ממע"מ וזה לא נכון לעשות את זה, אני בין המתנגדים לזה, כל עוד שהייתי פה, התנגדתי לזה. אני חושב שכן צריך לאפשר לארגונים של המזון, להזדכות על המע"מ, לא לפטור אותם מהמע"מ, לפטור אותם זה דלת מסתובבת, זה יכול להביא אותנו למקומות לא טובים, אני אומר את זה באחריות, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, אבל דעתי שלי, אם יש ארגון שהוא ארגון שמחלק מזון, אני הארגון שלי בפסח, 600 אלף שקל הולך למע"מ, זה עוד 3,000 משפחות, רבותיי, תחשבו על זה, אז האוצר אולי ירים את הכפפה, זה שנותנים לנו זיכוי במס, לסעיף 46 לתרומות, זה עמותה זה אחרי מאמץ גדול ואני לא רוצה להגיד, כמה מאמץ עושים הארגונים האלו, הם פשוט,

במסירות נפש, אני לא עומד בבקשות, אני יכול להגיד לכם, לי יש קרוב ל-25 אלף בקשות, אני לא יכול לעמוד,

אין לי מאיפה לתת את זה גם, גם אם אני רוצה. דרך אגב, כל השנים אמרתי את זה, תחשבו שכל השנים אני לא מגיש בקשה, לא רוצה להתעסק עם זה, רק הזמן ובירוקרטיה ומה שאתה מתעסק מול המשרד, זה גומר לך את, עדיף כבר לקחת איזה מישהי שתשב על הטלפונים ותגייס לך תרומות, מאשר להתחיל להתעסק מול המשרד עם כל הבירוקרטיה, כאשר אם זה היה סכום סביר, היה אפשר ללכת, היה שווה לעשות את הפעולה הזאת, לכן אני אומר, צריך לחשוב איזה מחשבה מול האוצר, לחפש את זה בחקיקה ורבותיי, שום ארגון לא ייקח סיכון לעשות איזה פעולה לא חוקית בנושא, במיוחד בארגוני המזון, כי להם יש את סעיף 46 וזה יהיה דבר שיכול לסכן את הארגון, לכן אני חושב שארגוני המזון, לפחות, לזכות אותם במע"מ, זה יהיה הצלה גדול, זה עזרה גדולה להמון משפחות, רבותיי, שלא מתחילות את החודש. תודה. תודה רבה, אדוני השר לשעבר, אמרנו שסימון ידבר ואני רואה שגם נמצא איתנו פה, השר לשעבר, הרב מאיר כהן, אז אחריו, ברשותכם. בוקר טוב לכולם. יישר כוח, היו"ר, על הקמת הוועדה, על הדיון בה, חבריי, השר, השר לשעבר. אני מגיע, אני מתגורר בקריות, אני פריפריה, כמו שכולם יודעים, אני עורך דין במשרדי, אני עורך דין עצמאי - - - היית. כן, כן, כמובן, כולנו היינו. שלא יהיו אי הבנות. נתקלתי בלא מעט בקשות של אנשים פרטיים ושל ארגונים אצלנו בקריות, לפני הקורונה והמצב החמיר לאחר הקורונה ובתקופת הקורונה במיוחד. אני אושיט לך כל עזרה שאתה תצטרך, למול כל גורם, זה מה שיש לי לומר כרגע, פחות דיבורים. יותר מעשים, תודה. השר לשעבר, מאיר כהן.

אני בעיקר באתי לברך על ההקמה של הוועדה הזאת שאתה עומד בראשה. כל אחד מהיושבים כאן, כמובן, השר לשעבר וקנין שחסר לנו פה בכנסת, במתינותו ובחוכמתו והשר שהחליף אותי מרגי - - - נתחשבן על זה אחר כך. רק חבל שלא עדכנת אותו מראש מה אתה משאיר לו, הוא היה חושב אחרת. לא הבנתי. שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי: גודל האחריות, שלא יהיו אי הבנות. אמרתי לך,

יש לך אליו ותבורך, שאלוהים יברך אותך, זה שאתה לקחת את זה כל הכבוד. בכל אופן, הנושא של הביטחון התזונתי מטריד, במיוחד לפני כל חג ומי שבא מהמקומות שאני ומרגי ובחלק באו, אז מבין את הקושי הגדול, אבל אני רוצה רק שמה שיעמוד לנגד עינייך, אדוני היושב ראש, זה אחריותה של המדינה, זאת האחריות של המדינה. כל הקרנות וכל העמותות הם הנשמה היתרה, אבל אסור לנו לייצר מציאות שבה המדינה לוקחת את כל החוליות ומפריטה גם אותם ומעבירה אותם לעמותות. כשקראתי לעמותות, אמרתי להם,

אני אנסה להביא את הכסף הממשלתי, אתם תהיו הנשמה היתרה, אבל עיקר הכסף צריך להגיע מהמדינה, זאת האחריות שלנו. אי אפשר לשלוח אנשים לפשוט יד ולעבור בית בית לתרום, זה טוב, כל ישראל ערבים זה לזה וזה נחמד, אבל בנושא של הביטחון התזונתי, חייבת המדינה לכנס. התחלתי עם זה, מרגי ממשיך עם זה בייתר שאת, אני שומע שגם בהסכם הקואליציוני, יש עוד 250 מיליון שזה ברכה, שאני רק יכול לברך על זה ויישר כוח לכל העושים במלאכה ומרגי, גם בנושא של להקים חגי פסחא, אני מאמין שתביא עוד כסף.

מצוין, אני אמנם בימים האלה, אני באופוזיציה לוחמת, אבל בנקודה הזאת, אני שותף שלכם בכל מה שתרצו, אני עובד אצלכם.

תודה, אדוני, חבר הכנסת. אנחנו עכשיו נעבור למנכ"ל, מר ינון אהרוני שגם ייתן קצת תשובות, גם קצת על בירוקרטיה, אז מיד אחריו נהיה עם חבר הכנסת ארז. תשאיר אותו פה.

דווקא מאיר מבקש להשאיר אותך פה,

זה יעבור מכיוון שיש לנו רוב גם זה, כן, מר אהרוני בבקשה. בוקר טוב אדוני. אנחנו נציג את פעילות המשרד בתחום התמיכות, בתוכם קמחא דפסחא וגם נציג את המיזם לביטחון תזונתי, יש לנו מצגת בנושא הזה, מי שיציג אותו זה רון שביט, הוא ראש האגף שאחראי על זה ואנחנו כאן, אנחנו נענה על כל השאלות ואנחנו נתייחס בסוף הדברים להנחיות שהשר נתן לנו ואני אבהיר איפה הדברים עומדים, כל מה שהשר אמר זה כבר בעשייה וזה ייקרה ממש בימים הקרובים, אבל אני אציג את זה בסוף, אנחנו רוצים להתחיל מהמצגת ונענה על שאלות וכל מה שצריך.

נעשה את זה רק זריז וטלגרפי, זה מה שהיושב ראש ביקש. טוב, בוקר טוב, אני אגיד כמה מילים מקדימות לגבי תפיסת המשרד ואני כמובן, מחזק את כל הדברים שנאמרו, אני חושב שבשנתיים האחרונות, יש קפיצת דרך מאוד משמעותית, בנושא של סיוע והקשר עם ארגוני החברה האזרחית. אני חושב שהחברה האזרחים חזקה, הם העוגן שלנו כמשרד וזה חשוב שזה יהיה, אבל חייבים להוסיף עוד דבר אחד חשוב שהמשרד בתפיסתו רואה את החסד הזה, יחד עם תהליך טיפולי, אנחנו מקפידים שהעובדים הסוציאליים, המחלוקות לשירותים חברתיים הם מקבלים כלים לכך, שכל מה שניתן, ניתן יהיה בתהליך טיפולי של היחלצות ממצב העוני, כי אנחנו רוצים לראות את אותו אדם שבשנה הבאה, בשנתיים האחרונות, נכנס למעגל תעסוקה, נכנס למעגל של היחלצות מהדרה חברתית וזאת המטרה שלנו, כי ארגוני הסיוע נותנים את הסיוע, אנחנו חשוב לנו בתוך המחלקות לשירותים חברתיים לעגן את זה. אני חושב שהשיתוף פעולה בשנתיים האחרונות, עושה את החיבור החשוב הזה. אז אני אעשה את זה באמת טלגרפית לגמרי, אם תרצו לעצור,

46 מיליוני שקלים ניתנים באופן קבוע לארגוני הסיוע, דרך שישה מבחנים ואני לא רוצה להעלאות ולהזכיר, יש סוגים שונים. אז אני רוצה להיכנס לשני דברים מרכזיים זה המיזם לביטחון תזונתי, כי 46 מיליונים לארגוני הסיוע דבר רוטיני, מה שקרה בשנתיים האחרונות זה,

הרחבת המיזם לביטחון תזונתי, מ-46 מיליון ל-155 מיליון שקלים, כאשר המשרד מקצה 90 מיליון, יחד עם העיר של ירושלים 40 מיליון והרשויות המקומיות 15 מיליון, החשיבות היא שכל רשות מקומית, רק עשרה אחוז, כדי שלא נגיע למצב שבגלל המצ'ינג, רשות מקומית לא מקיימת את זה,

עמדנו על זה שכל רשות שסירבה בגלל המצ'ינג, טיפלנו בזה כדי שלא תהיה רשות אחת שלא מקבלת את המיזם הזה. קפיצת המדרגה הזאת היא אדירה, יש לנו מודל לאיתור לעובדים הסוציאליים, לאיתור המשפחות שנזקקות וכמו שאמרתי, יחד עם תהליך טיפולי, זה דבר אחד. דבר שני, הנושא של השותפות עם הקרן לידידות, הקרן לידידות פעלה שנים רבות באופן עצמאי, כאשר ארגון עובד באופן עצמאי, עם המחלקות לשירותים החברתיים, זה לא משתלב עם מדיניות המשרד. בשנתיים האחרונות, גיבשנו יחד, היום אנחנו נמצאים עם מיזם משותף של 70 מיליון שקלים, 35 מיליון הקרן, 35 מיליון המשרד, כאשר כל שקל שניתן, הן מהקרן והן מהמשרד הוא בתוך תהליך של היחלצות בסיוע, בפיקוח המשרד כדי להביא,

להיחלצות של המצב הזה של עוני והדרה. יש את הדבר הנוסף, החשוב ואולי, חברתי נורית וייסברג תרחיב את זה, כמנהלת השירות האחראית וזה מרכזי עוצמה ותוכנית 'נושמים' שנמצאת בערים וזה בדיוק לב העניין, לתת את החסד, אבל מתוך תהליך טיפולי, מתוך חיבור למתנדבים, מתוך חיבור לארגוני תעסוקה, מתוך חיבור לכך שאנחנו נוכל לבוא ולהגיד, האדם הזה, המשפחה הזאת נחלצת ואפילו, אנחנו רואים מקרים מרגשים של אותו אדם שנתמך, אותה משפחה שנתמכת, שהיא התומכת שהיא יחד איתנו,

בתהליכים, היא זו שמסייעת לאנשים הבאים. נורית, אולי תוכלי להרחיב. רק נורית, שם ותפקיד ורק בקצרה אם אפשר, כי יש פה אני רואה מלא ראשי ארגונים שהגיעו, גם מרחוק וגם מקרוב, הם רוצים להשמיע את מה שכואב להם ומה שמפריע להם ואנחנו פה בשביל להשיב להם תשובות.

אני מכירה פה הרבה מאוד חברים מארגוני החברה האזרחית ואני מודה, אני חושבת שזה מנוע משמעותי לקדם את המדינה ולשפר את השירותים שלה. אנחנו בתוכנית 'נושמים לרווחה' במרכזי עוצמה,

התחלנו לפני כמעט עשור, כשהשדה היה באמת, רק בעשייה של חברה אזרחית, המדינה לקחה אחריות, אנחנו ממשיכים לפתח את זה, הרעיון המרכזי שלנו הוא לקיים מרכזי מומחים להתערבות עם אנשים שחיים בעוני, להכניס את השפה של איך עובדים עם אנשים שחיים בעוני. אנשים שחיים בעוני לא אשמים במצבם, הם לא חדלי אישים והם לא עצלנים, הם מתמודדים עם קשיים מורכבים מאוד, הרבה פעמים מבניים. אנחנו רואים את התפקיד שלנו במשרד, גם לאגם את המשאבים ברמת הרשות, ברמת המשרד ועבודה לשינוי מדיניות מול משרדי הממשלה האחרים ואני מאוד מאוד מברכת את כבוד השר מרגי על הכניסה שלו ועל הכוח העצום שהוא מביא אתו, לקדם עשייה שלנו בתחומים שקרובים ללב כולנו. אנחנו ברשויות המקומיות, יש לנו עובדים סוציאליים ייעודיים, אנחנו עושים את ההכשרות שלנו לעובדים הסוציאליים בכל הרשויות. אנחנו מאפשרים למשפחות בכלל שחיות בעוני בהיקפים מצומצמים ומהרשויות באשכולות אחד עד חמש, לקדם את השירות שהם נותנים, עם סל מענים גמיש, עם ליווי צמוד של מלווה. אנחנו יודעים שאנשים שחיים בעוני, לא ממשים את הזכויות שלהם, אנחנו עובדים מאוד חזק על מימוש זכויות. יש לנו סיפורים, מיידעים ומחקרים שמלווים אותנו. הדבר האחרון שאני אגיד וזה אתגר מאוד גדול לכולנו, חלק גדול מהעשייה של המשרד היא בתחום של סיכון, נשים בסיכון, ילדים בסיכון, אנחנו מבינים היום שבצד הסיכון, המשפחות האלה מתמודדות עם עוני ואנחנו מפתחים תוכניות מותאמות למשפחות שבאים, גדלים ילדים בסיכון, על מנת לעטוף את המשפחה, ילד הוא לא ילד, ילד הוא חלק ממשפחה וכשהורים חסונים אז אנחנו יכולים להתקדם. אני מאוד מודה לוועדה. תודה, נורית. המנכ"ל, אחריו חברי הכנסת שנמצאים פה. טוב, קמחא דפסחא, אנחנו נוסיף חמישה מיליון ₪, זה ממש עכשיו נסגר, זה מתווסף על כ-10.5 מיליון שקל, זה בעצם תוספת של מעל חמישים אחוז ולמיזם לביטחון תזונתי, אנשים מקבלים כ-500 שקלים כרטיס כל חודש, זה 36 אלף ואנחנו נוסיף עכשיו לכבוד חג הפסח 300 שקלים לכל כרטיס כזה. דהיינו 800 שקל. כן, 800 שקלים. תודה, חבר הכנסת ארז מלול. כבוד השר, יעקב מרגי, שר הרווחה, האיש הנכון במקום הנכון וכל מילה מיותרת. הוא נוגע בדבר, הוא הוציא אותי לנורבגי. בזכותו אני בזה, כבוד הבוס שלי לשעבר, הרב יצחק וקנין, שר הדתות לשעבר, שגם יש לו מפעל חסד ענק, חבריי, חברי הכנסת ונכבדים. אני רוצה לשתף אותכם בחוויה אישית שעיצבה את האישיות שלי בחיים. בגיל 17 הייתי גר בהר נוף, בין הזמנים של פסח, פנתה אליי יושבת ראש עמותת 'יהודה יעלה', הרבנית יפה דרעי ואמרה לי,

אני צריכה מתנדבים לארגן להרים חלוקה של מזון, יש הרבה בקשות, היה לה עמותת חסד, למדתי בישיבת עטרת ישראל, פניתי לחברים, היינו משועממים, חופש ובאנו וארגנו חלוקה לאלפי משפחות, ירקות,

שימורים, מצות, בשר, עופות והיינו ישנים בלילה על ארגזי תפוחי אדמה, ככה משטחים ובשש בבוקר ישר עובדים, זה היה שבועיים והשבועיים האלה זה השבועיים הכי הכי מרגשים שהיו לי בחיים. אתה רואה אנשים שבאים ומודים לך ועם דמעות, אני ממש מתרגש שאני אומר את זה, אפשר עוד שק תפוחי אדמה? אין לנו, הבית המקרר ריק, עוד קצת עופות, עוד קצת בשר, והם היו מודים וגם אחרי,

אחרי פסח שיענקל'ה עשה אצלנו סיור, ראה את המפעל, אמר לי, תעשה לי טובה,

עכשיו אתה עסוק, בוא עם החברה שלך, קיבלתי איזה קונטיינר של נעלים, פירמה טובה, אני רוצה לחלק את זה, אתה זוכר את זה? אני מדבר איתך על שנים ולקחנו את כל הנעליים וחילקנו לילדים. אני פונה אליך, כבוד השר, גם אם תביא מאה מיליארד, עדיין תשאירו את העמותות האלה בחיים, העמותות האלה עוזרות לנו, לציבור ולצערי, רוב הציבור שמבקש זה ציבור המזרחי בפריפריה, בערים, אין מה לעשות, לא יודע,, לא נחפש אשמים - - - טוב שאמרת רוב, לא כול. לא, יש גם כמה אברכים בבני ברק, אבל רוב הציבור הם המזרחים השקופים והעמותות האלה חייבים להיות, כי הם נותנות לנו האזרחים להיות שותפים, עולם חסד יבנה, כמו למשל יד שרה, כמה זה עובד ותורם, גם לנותנים וגם למקבלים. יישר כוח הרב יעקב, אנחנו איתך. תודה, חבר הוועדה, חבר הכנסת חילי טרופר, בבקשה ואחריו נתחיל עם מנכ"ל פתחון לב. בוקר טוב, אז אנחנו נתנצל, כי כולנו בוועדות במקביל, אבל רק אני אגיד, תודה רבה לך היושב ראש, על העלאת הנושא ותודה רבה לשר מרגי שליבו תמיד במקום הנכון ובעיקר אני רוצה להגיד תודה גדולה לכל האנשים של העמותות. לפני עשרים ומשהו שנה, הקמנו ארבעה חברים עמותה, גם שנקראת, 'שכן טוב', התחלנו לחלק מזון לארבע שכנים שלנו בשכונה ששמענו שצריכים אוכל ומאז גדל וגדל,

מחלקים למעלה מאלף סלי מזון בכל הארץ. כל הדרך היו מי שהסבירו לנו, זה לא יתמיד לאורך זמן,

חייבים לתת מלגות, אמרנו, התנדבות טהורה ומלאה וזה עובד עד היום. אז זה אומר אחד שיש לב טוב, הטענה כלפינו הייתה, זה לא התפקיד שלכם,

אתם משחררים את המדינה מאחריותה. אני חושב שהתמונה יותר מורכבת, יש אחריות גדולה למדינה ואני סומך כמובן על השר מרגי שככול שיוכל ידאג לזה, אבל גם אין תחליף לטוב הלב האנושי ולחסד ולהיות שכנים טובים ולקרבה הזו וצריך לעשות את שני הדברים במקביל, המדינה לעשות ככול יכולתה והאזרחים הטובים והלב הגדול, ככול יכולתם.

תודה רבה לכולם ושהיה פסח שמח בכל בית בישראל. תודה, עכשיו נתחיל עם העמותות, כמובן, אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב,

אדוני היושב ראש, אדוני השר,

המשנה למנכ"ל, מכובדי כולם. קודם כל אני רוצה להתחיל מהנתון, אחרי התוספת של החמישים אחוז, 15.5 מיליון, בחג הפסח הקרוב, עמותות המזון יחלקו מזון בשווי של 773 מיליון שקל, זה אומר שאחרי העלאה של חמישים אחוז, המדינה תשתתף בטיפה, ממש טיפה יותר משני אחוז ממה שיחלקו עמותות המזון. זה מה שאמר השר, רוצים לפחות חלק איתכם, להרגיש אנחנו איך אומרים- אני מחזק, אני גם אומר ולכן אנחנו בעמותות המזון פחות מודאגים מהעניין של האם יבואו לסגור אותנו, הלוואי וזה ייקרה, כולנו נשמח מאוד, אבל אני רוצה להגיד מה כן - - - לא, נעביר אותכם לתחומים אחרים. גם בסדר לנו, אנחנו הכול מוכנים, אבל אני רוצה להגיד השר, מה החשיבות של החמישים אחוז, כולנו מחכים לבשורה מהתקציב, להבטחה של מיליארד שקלים לכרטיסים לעוד תוספת - - - שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי: וזה יהיה בעזרת השם. בעזרת השם, אנחנו כולנו מחכים לזה, אבל למה בכל זאת החמישה מיליון שקלים האלה, מאוד מאוד חשובים? מפני שהם נותנים את תחושת הביחד, שקיבלנו, אני לא החלפתי אותך בנורבגי, אבל אני מצרף לדברים, בזמן המקום, במקום הנכון, אבל החמישה מילוין שקלים האלו חשובים בהיבט הבשורה, כי דווקא כשכולנו מחכים לראות מה יהיה בתקציב, בכל זאת נמצא דרך להגיד את השותפות הזאתי והשותפות הזאתי היא לא טריוויאלית, היא לא הייתה תמיד בעבר.

השר לשעבר כהן,

זוהי השנה הראשונה שאנחנו באים באיזושהי נחת, כי יש 46 מיליון שקל בבסיס התקציב, מה שלא היה בשנים עברו ואנחנו מקווים שגם התוספת תיכנס לבסיס התקציב, בעזרת השם, מאוד מאוד חשוב לדבר הזה. אנחנו גם מבקשים להדגיש שחשוב מאוד בסלים האלה שאנחנו נותנים, מעבר לקמחא לזכור, גם את הפעילות שמתבצעת במשך כל השנה, אנחנו מטפלים בפתחון לב, בלמעלה ממאה אלף משפחות, זה צריך לרוץ כל השנה ולא רק בקמחא לצערנו, שהסלי מזון האלו יהיו סלים איכותיים ובריאים. כולנו זוכרים מי נפגע בקורונה, בראש ובראשונה, בגלל הרכב התזונה שלו וחייב לבוא לזה גם התייחסות בעבודה שנעשית היום במשרד אני יודע, אבל השר,

אני חייב להגיד תודה על זה עוד פעם, זה לא טרוויאלי שלמרות ההמתנה לתקציב, יש פה רק אמירה, הסכום לא מספיק, אנחנו כולנו יודעים את זה ואני חושב שגם כבודו יודע את זה - - - אמרתי בתחילה, נהמא דכיסופא. תודה רבה. הרב יעקב לויברמן, בבקשה. שלום לכולם, בוקר טוב. אני רוצה לשבח את כבוד השר מרגי וגם היושב ראש שפעם ראשונה מכנסים בצורה רצינית לביטחון התזונתי, לדבר. אז קודם כל תודה שהוספתם תקציב על העניין של קמחא דפסחא, יחד עם זה, נמצא פה המנכ"ל שמדבר פה על העניין של הביטחון התזונתי ואני חושב שיש פה עוול חמור מאוד, כי זה לא רק קמחא דפסחא, קמחא דפסחא זה מבצע שעושים לפני פסח, אבל ישנן עמותות שפועלות כל השנה, מדוע לא לעשות שוויון, כמו שאתם עושים שוויון בחלוקה של סלי המזון לפסח, זאת אומרת הרי מקבלים לפי פר כל העמותות, מדוע שהביטחון תזונתי שאתם מקציבים סכום לא קטן, למה שזה לא יחולק לכל העמותות? למה אנחנו העמותות צריכים לקבל מלשכת הרווחה, בנאדם אין לו מה לאכול, אנחנו מממנים את זה במצ'ינג כל השנה, אז זה עוול נעשה פה, עמותה אחת תקבל, בסדר, לכמה משפחות זה מגיע? אתם יודעים? אולי תגיד לי, אתה יודע לכמה משפחות זה מגיע? 36 אלף משפחות - - - כל המשפחות ביטוח לאומי. שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי: זה מיזם. קודם כל זה מכובד ואני מאוד מכבד, אני רק מדבר על שוויון, הרי יש לפי דוח ביטוח לאומי, 1.950 מיליון אלף איש, לא רק שלי, שטוענים שהם מתחת לקו העוני, אז למה לא לחלק את זה? כי אני נותן מצ'ינג לכל השנה בכמה עשרות מיליוני שקלים, אז למה אני צריך להיות בצד,

אלא כל אחד ואחד ואיקס יקבל את הכסף וזה הרי לא מגיע לכל המשפחות. עכשיו, כדי לסבר את האוזן, אנחנו בשנת 2014, מדינת ישראל, שר האוצר דאז, קיצצו את הביטוח לאומי, אתם שואלים כל הזמן מה יהיה ואיך יהיה ואיך נתקדם, אי אפשר להתקדם, נמצאת פה הגברת המכובדת שאת דיברת מקודם וזה בסדר גמור. העוני ימשיך להיות ומדוע? צריך להבין שהביטוח לאומי שקיבלנו, נגזל מאותם המשפחות, 70 אחוז מהתקציב, אתם יודעים, נגזלו מהמשפחות,

אם משפחה בת שמונה ילדים פלוס ההורים שניים, היו מקבלים נכון להיום, 5,500 שקל, או 6,000 בערך, נכון להיום היו אמורים לקבל, אז הם מקבלים היום אולי 1,500 והמשכורות לא עלו, שום דבר לא,

אז מדברים על עוני אז כל הכבוד, כבוד הרב בצלאל וכבוד השר שאתם עושים כזו התכנסות, מאוד מכובד ואני באמת מתרגש מכל רגע שאני פה, כבר שקלתי לא להגיע, כי אני מכיר את הכנסת, עוד ממיכה ספיר,

אז אני חשבתי, מה קרה פה, בוקר טוב אליהו, כל הכבוד לכם, יפה מאוד מצדכם. צריך לשבת כאן לעוד דיונים, לא רק לערב פסח ולחשוב, איך אנחנו מחלקים את הכול, איך אומרם, בצורה מסודרת, כמו ערב פסח, אותו דבר כל השנה ולא לתת לאיקס, כי זה הרי לא מגיע לכל המשפחות. יחד עם זה לחשוב, איך מחזירים את הביטוח לאומי, גולדה מאיר בזמנו, היא העלתה את הנושא של ביטוח לאומי ולצערנו הרב, משנת 2014 קוצץ, אז איך אתם רוצים שהעוני לא יגבר בארץ, בטוח שהוא יגבר.

תודה רבה, יש הרבה מה לשבת ולדבר, תודה רבה לכם ובעזרת השם, כולם ביחד נוכל לעשות משהו ותודה שוב, על החמישה מיליון,

תודה, אולגה ברברמן מארגון 'לתת', בבקשה. שלום, ארגון 'לתת' זה ארגון גג שמסייע ל-210 עמותות שותפות, ב-125 יישובים שבאמצעות העמותות האלה אנחנו מסייעים ל-95 אלף משפחות, מידי חודש, על בסיס אוניברסלי ושוויוני. אנחנו מודים על הדיון הזה ועל הזרקור על האוכלוסיות המוחלשות, אבל עם זאת, כמו שכבר נאמר לפני, חשוב מאוד לזכור שאותם המשפחות שעל פי המוסד לביטוח לאומי, אנחנו מדברים על מעל חצי מיליון מהמשפחות, כשמחציתם בביטחון תזונתי נמוך, הן נשארות במצב הזה, הרבה אחרי שהחג עובר ואנחנו צריכים לזכור ולדאוג להם, במהלך כל השנה. אנחנו חושבים שצריך להגדיל את התמיכות לארגונים והעמותות פועלות לאורך השנה, אני אגיד שבמהלך החג, אנחנו עוזרים ותורמים עשרות אלפי חבילות מזון, מהן כ-15 אחוז הם גם לחג הרמדאן. בנוסף להצלת המזון, ונגע פה חבר הכנסת והשר לשעבר, יצחק וקנין, על הצלת מזון מרשתות מזון מרשתות קמעוניות, כ-80 אחוז משווי המזון המחולק מארגון לתת, מתבסס על הצלה מאותם מקומות, כך שזה נעשה ולכן אנחנו חושבים שיש להגדיל את התמיכות לאורך כל השנה. אני אגיד שכל ההערכות שלנו, אנחנו עוזרים גם ישירות לניצולי שואה בתוכנית מיוחדת וגם עושים איסוף מבצע מזון בסניפי שופרסל, כדי לעורר גם את המודעות החברתית לנושא וסך כל העזרה הזאת לחג היא בסכום של כ-21.5 מיליון שקלים שזה שווה ערך לתמיכה שניתנת לארגוני המזון שפועלים לאורך השנה שזה לא נתפס, לכל השנה כשאנחנו מדברים על סיוע שנאסף לחודש אחד. תודה.

הרב לומי, ארגון החסד 'יד עזרה ושולמית', בבקשה. אני רוצה, באמת להודות לכם על המעמד הגדול הזה והכיוון, החשיבה החיובית, אין ספק שהדבר הזה היה צריך להתבצע עוד הרבה קודם. נאמרו כאן דברים שאין לי מה להוסיף. תודה רבה לכולם, הרב יעקב מרגי, הרב אברהם בצלאל,

אנשי הצוות, תודה רבה לכולם. דוקטור נתי בקר, מנהל מחלקה לשירותים חברתיים, קריית יערים, בבקשה. תודה על ההזמנה. אני איש השירות הציבורי בשירותי הרווחה כבר עשר שנים, אדוני היושב ראש מכיר אותי עוד מעריית ירושלים, אגף הרווחה, כיום בקריית יערים מזה שלוש שנים ואני רוצה לומר שהמיזם לביטחון תזונתי הוא משמעותי מאוד, הוא נגיש והוא מהווה ממש הצלה להרבה משפחות שנמצאות מתחת לקו העוני ואני רוצה לומר שלדעתי הדרך היחידה, אדוני השר, לחבר בין החברה החרדית לבין שירותי הרווחה הציבוריים זה על ידי מתן דגים ולא ידי מתן חכות, אנחנו לומדים עבודה סוציאלית ומלמדים עבודה סוציאלית, לתת כל הזמן חכות, למצוא עבודה לאנשים וכל זה, כל הדברים האלה הם נכונים מאוד,

העוני הוא רב ואדוני יודע ולעיתים צריך לתת וכפי שאמר השר לשעבר, הרב וקנין, אי אפשר שכל מתן הדגים יהיה על ידי בירוקרטיה והביטחון התזונתי המיזם לביטחון התזונתי ניתן לאנשים בלי בירוקרטיה, בעיקר בגלל שהמצ'ינג הוא עשרה אחוזים ומשכך המיזם הזה מאוד מאוד משמעותי, בטח בחברה החרדית ונכון גם לדעתי, גם לחברות אחרות.

ברשותך היושב ראש, צריך להבחין, יש הבדל בין תמיכה למיזם של המשרד, עמותות יכולות לבקש בנוהל תמיכות 3א' להשתתף ולקבל תמיכה על הפרויקטים שהם עושים בתחומים, המשרד עושה עוד כמה מבחני תמיכה, אנחנו פשוט התמקדנו בקמחא דפסחא, אבל בסך הכול אנחנו יכולים להגיע בסך הכול לחלוקה בתחום המזון, במהלך השנה, קמחא דפסחא, ראש השנה ועמותות קצה, זה מגיע לכ-51 מיליון ₪ ביחד. אין ספק שהמיזם לביטחון תזונתי שהמשרד עושה, יחד עם גוף אחר, זה לא בתמיכה, אלא במכרז וזה חייב שזה יהיה גוף אחד, או שניים,

צריך לבחון את זה, מתכלל, זה באמצעות הרשויות המקומיות, לכן אתה מברך על זה, כי אתה מכיר את הגמישות, הגמישות, במיזם יש יותר גמישות, פחות בירוקרטיה, יש סמכויות למחלקות, אנחנו כמשרד נתקלים לפעמים במקרים קשים מאוד ומפנים את זה למחלקות שירותי רווחה ואתה רואה שהמענה הוא מידי, לכן אנשים צריכים להבין בין הדקויות ובין סוגי ה - - - אני כן הייתי רוצה, אבל לשמוע דגש מהמנכ"ל, אני שומע את זה מהרבה עמותות, שאיך הם אומרים, אנחנו אפילו לא מגישים, למה כל כך הרבה בירוקרטיה, איך אומרים על כמה שקלים לכל סל.

מוכן לתת לך סמכות בוועדה הזו ואני אבוא לעזור לך, צריך להזמין את משרד המשפטים לכאן

אנחנו - - - כל עמותה חושבת עשר פעמים, איך אמר וקנין, עדיף להושיב מישהי שתענה לטלפונים ותארגן עוד כסף מאשר, אני אומר, גם את הכמה שקלים האלו,

אני אומר משהו יותר קשה, לקראת חג הפסח, בוא נראה מה עם התמיכה של שנה שעברה, גם ללא התערבות שלי זה לא היה משולם לפני פסח, אני התביישתי,

בירוקרטיה, כי החשבים ולבדוק ועוד ניירת ואני מבין את חברי יצחק וקנין, אני מבין אותו. אולי צריך לאשר את זה מראש השנה. הוא לא של המשרד, זה לא נוהל פנימי של המשרד. אולי יהיה להם מזל לקבל את זה בפסח. שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי: על 3א' אני יכול לומר לכם, מי שיודע היסטוריה קצת, חולקה סטירה בנדיבות ובכיר בשירות המדינה עזב את תפקידו, נוהל תמיכות זה משרד המשפטים, מי שזוכר את המקרה, הלוואי אני מוכן לשתף פעולה עם כל מי שרוצה לפשט, לא רק בנוהל תמיכות, בכלל בבירוקרטיה הישראלית, אנחנו כבדים והגיע הזמן. אגב, זה אחד מהדברים שאמרתי בהתחלה כשנכנסתי פה לכנסת, שזה הדברים שאני רוצה לטפל בהם, אני חושב שחייבים לעשות, אני שומע את זה כמעט מכל עמותה, שאומרים לא שווה את זה, גם אם זה בסוף כמה עשרות אלפי שקלים, לא שווה את הזמן שאנחנו מתעסקים עם הדבר הזה וזה אני יכול להגיד שזה ביזיון למדינת ישראל.

יותר קל למדינה לחסוך את הכסף שהיא נותנת לפסחא דפסחא ולזכות אותם בע"מ, אני אומר לכם התועלת היא פי מאה יותר גדול, זה נוהל רגיל מול משרד האוצר ואני חושב שאפשר להעביר את זה, מישהו צריך להביא את זה בחקיקה, אל תנסו לבטל את המע"מ לעמותות, זה לא טוב, זה פרצה לגנב, אני אומר לכם את זה באחריות, אם רוצים לשמור על העמותות, צריך לעשות חיוב-זיכוי, היום מחייבים אותנו, אנחנו לא מזדכים על המע"מ, אני אומר לכם שאצלי זה 600 אלף שקל רק מע"מ, על המצרכים של פסח ודרך אגב, זה עמותה שמחלקת כל השנה וגם בראש השנה ותחשבו את הסדר גודל שהחקלאים מביאים לנו,

זה אי אפשר להבין את זה, זה הכול בתרומות, אם אני לוקח את כל המסה הזאת ושם אותה על השולחן, זה פשוט הארגון מחלק עשרה מיליון שקל בפסח רק. שר הרווחה והביטחון החברתי

773 מיליון. שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי: אם נצא מהדיון הזה עם איזו אמירה כזו שבאמת, לתת לעמותות שעושות, הרי הם רוכשות את זה עם חשבוניות, אין מקום לעשות מזה תרגילים, אני חושב שזה יותר, כל הכבוד, אני מעריך את זה שעמותה אומרת, אל תפתרו אותנו מזה, אבל - - - תחייבו אותנו ותזכו אותנו, כמו שבנאדם היום יוצא לחו"ל הוא בא מקבל קצבת - - - הלוואי שרק ישוו את התנאים שלנו למגזר העסקי, לא צריך יותר טוב, רק לא פחות טוב, זה יספיק לנו.

אגוד העמותות, גברת מיכל מנהיימר, בבקשה. תודה רבה, תודה על הדיון החשוב הזה שמתקיים בערב פסח בזמנו. ידידי פה, לא סיפרו על עמותות השטח, לא סיפרו על הלוגיסטיקה המורכבת שצריך לעשות כדי להוציא סל מזון אחד, תחשבו אתם, אתם יכולים לדמיין את זה, להביא את המזון אליהם, להכין אותו לאריזה, להזמין מתנדבים שיבואו ויארזו את זה,

לדאוג שהסל יהיה בריא וטרי ושהוא יחולק מיד, זה הכול בלחץ זמן כדי שהמזון לא יתקלקל, שלא יעמוד בשמש, צריך לדאוג שיהיה מוצל ואז לשנע אותו ולחלק אותו מדלת לדלת, או שמגיעים ואז לרשום כל אחד שמגיע, הלוגיסטיקה מורכבת של לחלק את הסלים וזה לא כולל על מה מכניסים בפנים ואחר כך יש לנו, אם זה עמותות שנתמכות, אז אחר כך יש לנו את הבירוקרטיה להגיש את התמיכות ולהביא את הניירות ואת המסמכים ואת השמות ואת האנשים ואת התעודות זהות ואת הכול. ההתעסקות במסביב ובלעשות היא רבה והיא גדולה וזה הערך של העמותות האלה שיודעות לעשות את זה ויודעות לעשות את זה ביעילות ובשמחה ובחיוך ויש עמותות שהן הרבה הרבה מעבר לחלוקת מזון וצריך להכיר את זה שהם גם מדברות על להוציא מעוני, כמו שדיברה פה חברתנו ממשרד הרווחה, שמדברות על להוציא מעוני, להוציא את המשפחות האלה מעוני ולתת להם הרבה הרבה מעבר לאוכל שהן מקבלות. הרבה עמותות רצו להגיע לכאן היום, אני מאיגוד העמותות, פנו אלינו שישים עמותות, אנחנו סיפרנו שיש את הוועדה החשובה הזו ושמתקיים הדיון החשוב הזה ושישים עמותות רצו להגיע,

קודם כל הרבה מהן לא נתמכות והן אמרו, אנחנו עסוקים בלעשות, זה ערב פסח, זה השבוע הכי לחוץ שלנו, לא יכולים להגיע ואני מדברת בשמם ובשם עמותות גדולות יותר. הובטחו בכספים הקואליציוניים הובטחו מאה מיליון שקלים ודיברנו עם כבוד השר, הובטחו מאה מיליון שקלים בהסכמים הקואליציוניים, יודעים שהכסף הזה צריך בסוף להגיע לשטח, לאנשים והדרך להביא את זה לאנשים זה דרך עמותות השטח שמחלקות מזון שדואגים לאנשים כל השנה, לא רק לקמחא דפסחא. אנחנו מודים על החמש מיליון, כמו שאמר אלי כהן פה, זה חשוב ההכרה הזו, אבל זה דמי רצינות וחשוב שהכסף שהובטח יגיע ויחלחל מטה ואני רוצה להזמין את הוועדה ואת השר, לבוא לביקור שטח, לבוא שעתיים סך הכול מזמנכם, לראות את העמותות, בערב החג, בעת החלוקה שלהם, אני אחר כך אדבר, אני אשלח מכתב למזכירת הוועדה, ליושב ראש ואנחנו ננסה לתאם. שר הרווחה והביטחון החברתי

אכן דרשנו מאה מיליון בהסכמים קואליציוניים, רק כדי לסבר את האוזן, גם זה בשידור, לפעמים צריך קצת צניעות, סך הכול ההסכמים הקואליציוניים בתקציב האחרון היית הדרישה של 74 מיליארד ₪,

בסוף, הממשלה אישרה כשישה מיליארד ₪, מכלל הנושאים, לכלל המשרדים, בינתיים אין לנו, שלא יהיה איזה ציפיות, אם הייתה וועדה הייתם שומעים התחייבות עתידית על סכומים אחרים, אבל אנחנו לא מתייאשים, אנחנו רצים למרחקים ארוכים, יש לנו את כל השנה, המגרש הביתי שלי זה החדרים האלה, יש לנו איך לעשות את זה. אני לא מתרגש ואנחנו נמשיך לעשות ואני האוזן שלי קרויה וקשובה ואני מצטרף לבקשה שלך ואני קורא לכם כנגד,

האזרחים צריכים לראות מה אתם עושים,

אני חושב שצריך להיות קמפיין של הלפ"מ, או ליזום את זה בשיתוף עם המשרד,

ישדרו לחברה הישראלית את החוסן האמיתי שלה והחוזק של החברה הישראלית, כל מה שעושים בכלל העמותות. אני הייתי בביקור אצל מר כהן, הייתי אצל ידידי, אני עצמי מ-93 הייתי מחלק קמחא דפסחא בסכומי ענק, וראיתי את התורים וראיתי את הבקשות וזה מתרים,

אנחנו לא עושים טובה, זה משנה את החברה הישראלית. אנחנו זקוקים לכם,

גם אם לא יהיו עניים בישראל, למרות שיש הבטחה, כי לא יחדל אביון מקרב עמך, נגייס אותכם לדברים אחרים, תאמינו למשרד הרווחה לא מובטל,

קודם כל, שוב, הגדרתם נכון,

זה לא בא להחליף אתכם,

וודאי שזה לא תמיכה אפילו, זה באמת המדינה באה ואומרת לכם, יישר כוח על כל מה שאתם עושים, אם היינו מתעלמים מזה, אז כביכול המדינה לא אכפת לה ואנחנו עושים בתחומים אחרים ואני אומר לכם, צריך את הכול, נכון, איך שאתה עובד ונכון איך שהוא עובד ונכון איך שהיא עובדת,

כי יש מגוון רחב במנעד הרחב של הזדקקויות ובסוף, המטרה שלנו,

כמה שפחות דגים בסוף, אבל בינתיים עד שניתן את החכות, יש מישהו שצריך את הדגים האלה. יישר כוח, דרך אגב, אדוני השר, כנסת ראשונה שאנחנו עושים יום לארגוני החסד, אמרת שצריכים שהציבור יידע את זה, ב-4.7, יום הצדעה לארגוני החסד, שדולה מיוחדת לכל הארגונים, כי באמת - - - שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי: אנחנו מזמנים את עצמנו. כי פשוט ראיתי, אמרתי, איך לא יכול להיות שכל כך הרבה ארגונים עושים דברים ואף אחד לא מצדיע להם ולא עושה איתם משהו רציני, אז זה דבר ראשון. דבר שני, כמו שאמר פה חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר, אם אנחנו רק נצליח וזה אחד מההמלצות של הוועדה זאתי, נצליח לזכות את הארגונים האלו, כמו כל אדם שנוסע עכשיו לחו"ל, הוא בא ומזדכה על ה-17 אחוז, לפני שהוא עולה למטוס, מילא את המיסים ומזדכה, אם בסוף כל הארגונים לא יזדכו, אז איך הוא אמר, הארגון שלו זה 600 אלף שקל רק על זה וזה מכפיל כוח ואני חושב שרק על זה אנחנו צריכים לעבוד וזה מצטרף למילים שדיברה קודם פה, איגוד העמותות. נמצאת איתנו פה חברת הכנסת, חברת הוועדה, דבי ביטון,

כבוד השר, כבוד היושב ראש הוועדה, מכובדי, אז אני מתנצלת שלא נכנסנו, כי אדוני יודע בדיוק מה קורה כאן, אז אני קודם כל ממש מברכת, יש לי הערצה ובאמת, אהבה מיוחדת לעמותות האלה, כישיש לי זמן, אני גם פונה ואוהבת לארוז והלוואי והייתי יכולה לקחת את כל המחסן ולשים אותם, ליוויתי בחיי במסגרת המקצוע שלי, לא מעט משפחות שנזקקות והייתי רואה את השמחה הזו כשאתה בא אליהם הביתה ומביא את הסל הזה. אנחנו חוץ מהעמותות אז בסדרות גם היינו מתארגנים ועושים כזה מין מתן בסתר, אבל אוספים וממש ניגשים למשפחות ולדאבוני, המשפחות האלה זקוקות ולכן, אני חושבת שצריך לפעול בכל דרך, לקצר את הבירוקרטיה, מה שאפשר לסייע להם, לעשות את זה מהר, זה לא משהו שצריך למרוח והכי חשוב שבסוף, בערבי החג והמועדים שבאמת הם צריכים לקבל את זה, זה יהיה אצלם ולא צריך לחכות לאחרי, או להתעכב, כי אין יותר גרוע מלחשוב שיש משפחות רעבות, ילדים רעבים ואני בעיקר בעיקר פה כדי להגיד יישר כוח, אני סומכת ובטוחה שהשר המכובד שזכינו בו, השר מרגי שיעשה את שליחותו, כמו קודמו, השר מאיר כהן, אנחנו ממש שמחים שהאדם הנכון נמצא במשרד הנכון וכמובן, גם אתם הארגונים ויישר כוח על כל מה שאתם עושים,

אין יותר ממעורר השראה ושתהיו דוגמא לדורות והלוואי ולא נצטרך לתת שום סל ונתעסק בכספים ליותר בילויים והנאות לאנשים האלה. תודה רבה. תודה חברת הכנסת. משרד הבריאות, מנהלת מחלקת מחקר ותזונה, דוקטור נעמי פליס ואחריה יהיה חבר הכנסת עופר כסיף. תודה רבה, שלום לכולם, שמי דוקטור נעמי פליס ואני מייצגת את אגף התזונה במשרד הבריאות ואני,

ראשית רוצה להודות על הדיון החשוב הזה וכמובן, לכל מי שדיבר לפניי ואני רק רוצה להעלות נקודה אחת מאוד חשובה שבעצם, נגעו בה פה ושם ואני באמת מודה לכל מי שהעלה את הנושא הזה כאן לפניי ויוצאת בקריאה קצת יותר ברורה בהקשר הזה. אנחנו כאן כדי להדגיש את החשיבות של איכות המזון שאנחנו מספקים לאנשים שנתמכים על ידי מגוון שירותי הסיוע, בהקשר של מזון. זה לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים, כבר נפגשנו בעבר ואנחנו מציגים את הנושא הזה בעצם, בכל פורום שבו מדובר על ביטחון תזונתי. אנחנו פועלים ככול יכולתנו כדי לשנות את השיח, סביב ההגדרה,

של ביטחון תזונתי כדי להדגיש בתוכה את איכות המזון שאנחנו מספקים לנזקקים. אנחנו צריכים לזכור שלמעשה, כל מי שמדבר פה, מדבר על סיוע תזונתי, לאורך כל השנה, השיעורים של משפחות שחיות באי בטחון תזונתי של ילדים שחיים באי בטחון תזונתי ואי ביטחון תזונתי חמור לאורך כל השנה, באמת, מזעזעים ואנחנו צריכים לזכור שבמשפחות האלה יש גם נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים שסובלים מתחלואות כרוניות שונות, שיש להם דרישה תזונתית בפני עצמם והדברים האלה, כמובן, לא תמיד מקבלים מענה בתוך המזון שאנחנו מספקים. אנחנו צריכים לזכור כולנו שתזונה לקויה היא דבר שיש לה מחיר כבד בקרב האוכלוסייה, אנחנו רואים את השיעורים האלה, את הסטטיסטיקה הזאתי, בכל מקום שאנחנו פונים אליה, אנחנו יודעים שתזונה לקויה הוא דבר שהוא שכיח הרבה יותר בשכבות החלשות וכנ"ל לגבי שיעורי ההשמנה וכמובן, כיוצא בזאת, גם שיעורי תחלואה הנלוות, זה דבר שחוזר אלינו. יש עלות גבוהה מאוד לשיעורי ההשמנה ותחלואה גבוהים, דבר שרלוונטי כמובן, גם בהקשר של עלויות למערכת הבריאות, אבל גם במוגבלות של מוביליות חברתית, דיברנו פה על חכות ועל דגים, הקשר הזה הוא מוכר לנו ואני קוראת כאן,

לכל מי שמוכן לשמוע וכל מי שיש לו מה לתת ולעשות בהקשר הזה. דוקטור נעמי, רק הייתי רוצה אולי שתציעו איזה נוהל תמיכה לכל העמותות האלו, שיהיה במשרד הבריאות, לכל העמותות שיספקו מזון בריא - - - הדבר הזה כבר קיים, אנחנו - - - אני שומע את זה,

מהרבה הרבה עמותות. נוהל תמיכה?

היא אמרה הדבר הזה כבר קיים, אין נוהל תמיכה.

מה שיש זה מגוון מסמכים שאנחנו הוצאנו בעבר, בהקשר של איכות המזון, בייחוד בתקופה של הקורונה. לא, דיברו על תמיכה יש המלצות. בהחלט, יש המלצות.

כדאי שתציעי את זה בהנהלת המשרד, אני חושב,

אם זה נושא חשוב וזה נושא חשוב, זה לא אם - - - זה נושא חשוב,

עמותות עושות מהגורן ומן היקב, הם ישמחו לספק מזון בריא יותר,

אם זה עלויות גבוהות יותר, לכן הם יצטרכו לוותר על תרומות אחרות, לכן נוהל תמיכה של משרד הבריאות, נוהל תמיכה שלנו ועוד גופים אחרים ואין ספק שזה יעזור. קודם שיהיה מזון, אחרי זה נדבר על הבריאות, קודם כל שיהיה מזון בסיסי. זה לא סותר ולטעמנו, אני באמת חייבת להדגיש שהראייה הזאתי מאוד מגבילה אותנו ומשאירה את המעגל הזה סגור. דוקטור נעמי, אני כן רוצה, אבל שתתנו תשובות לוועדה, מנהלת הוועדה תעלי את זה, אוקי אז בסיכום נדבר על

'לקט ישראל', ניצן בסן, אני רק רוצה להגיד שהמנכ"ל נבצר ממנו להגיע לוועדה החשובה הזאת, הוא דיבר איתי, אני מבין ש- הם עושים עבודת קודש, לקט ישראל. רציתי להגיד שאני יודע שאתם עושים, אני שומע את זה,

גם הרבה עמותות שנתמכות בכם ובשיתוף פעולה איתכם, זה המקום גם להצדיע לכם באופן אישי ללקט ישראל, על כל העבודה והעשייה, אשמח לשמוע מה האתגרים שלכם, איפה אתם תקועים בדברים שאפשר לסייע וכמובן, דיברו פה על המזון הבריאות אז גם, אני מאמין שיש לכם הרבה, אני אגיד מילה אחת, למה אני אומר את הדבר הזה, בסוף אנחנו יודיעם שיש כל כך הרבה סחורה, אנחנו רואים שנזרקת ונשפכת לים ואני חושב שזה גם דבר שצריך להעלות אותו לשולחן פה, איך מונעים את הדבר הזה, בשביל לחלק את זה בסוף לנזקקים. אז תודה רבה, אנחנו מברכים אותכם על הוועדה הזאת ועל הדיון הזה, את השר, אנחנו כל כך שמחים שאתה נמצא איפה שאתה נמצא. אני שמח שאתם שמחים,

זה לא מקל עליי, זה רק מכביד עוד יותר, כולם שמחים, שמחים ואני. שמעתי את השר, ככה בדרך לפה אומר לאיזה מישהו, משרד כזה נותנים בתחילת הקדנציה ובקדנציה הראשונה, כן. אז ככה, באמת המנכ"ל נבצר מההנהלה להגיע, כיוון שהם נמצאים בכנס של בנקאי מזון בעולם, לקט ישראל הוא בנק מזון, הוא אוסף, הוא למעשה מציל מזון ומחלק ל-כרבע מיליון נזקקים בשבוע. אם אני מבין נכון מהמסמך שנשלח אליי לפני הוועדה, שאם אנחנו את כל הסחורה הזאתי שנזרקת, אנחנו נדאג לשמר אותה ולהציל אותה, כמו שאמרת, מצילים את המזון, אז אולי כבר לא יהיה גם עוני,

יותר מזה, נגעה נעמי בנושא הבריאותי ונזרקה פה אמירה של אולי אנחנו נתייחס לנושא הבריאותי בכובד ראש, ירד כמות המזון שנתין לתרום, דווקא הפוך, הצלת מזון היא מתודולוגיה של הזנה של נתמכים, הזנה שלא רק הרבה יותר בריאה, אלא הרבה יותר כלכלית. כל שקל שמושקע בהצלת מזון, למעשה מספק ארבעה שקלים, כיוון שלוקחים מזון בעל ערך אלטרנטיבי שלילי והופכים אותו למזון עבור אנשים. אנחנו מצילים ב'לקט ישראל', גם מנות מבושלות וגם תוצרת חקלאית עודפת, מה שאומר למעשה, היום בסלי המזון, אין חובה לחלוקת פירות וירקות ואין בכלל, מה שאתם דיברתם עליו, נושא של תנאים בנושא הזה וזה מה שאנחנו קוראים לו, אנחנו מצטרפים לנעמי ואנחנו קוראים לוועדה הנכבדה,

להביא למצב שבו יסתכלו על הנושא הבריאותי של נזקקים והדבר האחרון זה בהקשר של התמיכה, 'לקט ישראל' לא נתמכת היום על ידי המדינה, כיוון שמבחני התמיכה הנוכחיים, הרכיב שעליו מקבלים תמיכה הוא עבור חשבוניות על רכש - - - אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לומר לכם שהמיזם התזונתי וגופים שלנו נתמכים על ידי 'לקט ישראל' הם נותנים איזה דחיפה מאחורי הגב, רוח גבית, המילים יצמצמו את מה שהם עושים, לראות את זה בעיניים. צריך לצאת לשטח. המילה 'לקט ישראל', אפילו מצמצמת את העשייה שלהם, צריך לראות את זה איך שזה מגיע, איך שזה מטופל, זה מביא כבוד למושג של חלוקת המזון, זה מביא כבוד וערך, הייתי חייב להתפרץ כדי להעריך ולומר את זה. צריך לעשות סרט תדמית ולפרסם אותו כל הזמן. אני רק רוצה לסיים ברשותכם ולומר את הדבר הבא, לצד כל הדברים האלו, לא הגיוני שהמדינה ממשיכה לממן מכספיה סליי מזון שאינם מפוקחים, אינם מבוקרים מהבחינה הבריאותית שלהם, דבר שמביא בסופו של דבר, להוצאה של הכספים האלה בעוד כמה שנים, בתחלואה ובעומס על מערכת הבריאות והדבר השני זה שאם אנחנו יודעים שהצלת מזון היא מתודולוגיה שיכולה למעשה למנף את התקציב, אחד לארבע, אז לא הגיוני שהדבר הזה לא נכנס לתוך מבחני התמיכה של המדינה ולכן אני פונה לשר ומבקש, אנא מכם, הכניסו את נושא הצלת המזון למבחני התמיכה, זה גם ימנף וגם ישמור על הבריאות של נזקקים. אז אני יכולה להוסיף בבקשה? כן, רק שם בבקשה ותפקיד. רותם דרייפוס, מחלקת עיזבונות ותמיכות ביטחון תזונתי במשרד הרווחה. אני חייבת לדייק את מה שאמרת, קודם כל במיזם זה חלק בלתי נפרד הנושא של הצלת מזון ובמבחני התמיכה זה חלק מהסל, ערך מהסל, זה נכון, אין חובה, אבל זה כמובן מעלה את ערך הסל ויש הרבה עמותות שמדווחות על זה,

ועדיין סליי המזון, בחלקם הגדול, לא כולל תוצרת חקלאית והמון משפחות נאלצות לוותר על זה. כשזה וולונטרי, במיזם של הביטחון התזונתי יש את כל מרכיבי המזון, כולל דאגה למזון בריא. אני גם לא מבין את הטענה שלך, כיוון שאני הייתי עושה את זה בפועל, היום אני לא מגיש למשרד הרווחה כבר קרוב לשבע שנים, אבל בזמנו, כשאנחנו הגשנו כסל מזון בפסח, היה שווה ערך מזון, זה בפירות והירקות ואני יכול להגיד לך ואני מוכן שתבוא ותראה את זה, אנחנו מחלקים 200 טון פירות וירקות בפסח, אז תאר לעצמך זה שווי ערך של כסף שאתה מקבל תעודת משלוח, המשרד מכיר בזה, חד וחלק. אוקי, תודה רבה, ניצן בסן. התלמיד אופיר שלום, נמצא איתנו פה, בבקשה. שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי: תודה רבה לכולם, אני ברשותכם ממשיך לסבלותיי. אדוני השר תודה רבה שהיית איתנו פה. אדוני השר תודה רבה. אז שלום לכולם, תודה רבה על ההזדמנות לדבר, אני אופיר שלום, מתיכון הרטמן, תלמיד כיתה יא', אני אישית מוביל פרויקט ששמו 'סלי מזון', בבית ספר, עכשיו המטרה שלי בדקות הקרובות, זה באמת קצת לספר לכם על הפרויקטים שיש לנו בבית ספר ומה מבדיל אותם לשאר הפרויקטים מחוץ לגוף שלנו ואיך בעצם ההתנדבויות שלנו נראות. אז דבר ראשון, אנחנו מובילים בבית ספר בקהילה שלנו, פרויקטים שבועיים של חלוקת מזון לקשישים ולמשפחות, אנחנו מכינים מעל 300 מנות חמות בימי שישי ולאחר מכן, מחלקים את זה למעל 200 קשישים, מעל בערך 50 דרי רחוב וגם לכמה חיילים בודדים. אנחנו עובדים גם עם 'לקט ישראל', מי שכאן קצת פעיל בנושא הזה, מקבלים בערך חמישה טונים של ירקות משם. רציתי קצת לדבר על מה מיוחד בעשייה שלנו באמת ומה מבדיל את זה מכל שאר העשיות ששמענו עד עכשיו ואיך זה נראה כגוף פרטי ושתלמידים מנהלים את זה. אז דבר ראשון, אנחנו תלמידי תיכון שמנהלים את כל הפרויקטים שלנו, כמובן שאנחנו מקבלים עזרה מאנשים ומי שבא איתנו לכאן היום. אז הדרך שבא אנחנו מפיצים את חלוקת האוכל שלנו קצת שונה, כל זוג תלמידים בערך, או כל תלמיד ילך לבית, או למקום בו הקשיש, או המשפחה,

יקבל את האוכל שלו והמטרה שלנו זה בעצם, לשים כמה שיותר דגש על הקשר האישי עם המשפחה, או הקשיש. אני רוצה קצת לספר על סיפור אישי שלי ועל איך אני התחלתי להגיע לפרויקט הזה - - - רק אם אפשר קצת בקצרה, כי אנחנו לחוצים בזמן ויש פה עוד אנשים שרוצים לדבר,

היום אנחנו, איך אומרים, רוצים להקשיב בקשב רב. לפני שנה וחצי הגעתי לפרויקט, אני בעצם הגעתי לבית של המשפחה והקשיש, אני חייב להגיד שהייתי קצת מזועזע ממה שראיתי, הגעתי למצב שאני יושב עם עוד שניים מחבריי בסלון של הקשיש, מדבר על המצב הנוראי ועל איך אנחנו הסיוע היחיד שהוא הולך לקבל בזמן הקרוב. אנחנו רואים שאנשים שאנחנו בעצם, עוזרים להם, ננטשים, או נשארים בשוליים של החברה. המטרה שלנו זה לעשות כמה שיותר כדי שזה לא ייקרה. אנחנו פועלים בשיתופי פעולה רחבים עם לשכות הרחבה,

תנועות נוער ופעילי שכונות, כמה יותר אנשים שאפשר. התקציב שלנו כחצי מיליון שקלים בשנה, בפסח אנחנו מקבלים חמישים אלף שקל, מגדילים את התקציב שלנו משמעותית מאוד. אנחנו בעצם מחלקים תלושים ומצות וכמה שיותר דברים. אנחנו מקבלים תרומות מהקהילה, אנחנו מוכרים גם ארבעת המינים, כל תחילת שנה כדי להשיג כמה שיותר כסף לצדקה שלנו ולמטרות שלנו לשאר השנה. בשנים האחרונות,

השאלה באמת, האם זה מה שאנחנו אמורים לעשות, הדאגה שלנו למימון שלנו, הדאגה הזאת להמשך ההתנדבות שלנו, האם אנחנו אמורים להתעסק בזה, או פשוט לחלק את הסל אוכל שלנו ולעשות את העבודה שלנו. אנחנו מגיעים דרך הרווחה, בכל שבוע למאות קשישים וגם למשפחות, אף אחד מהם לא מקבל ביטחון תזונתי, מתנדבים שלנו רואים את המצב בבית והם מדווחים לנו כל פעם מחדש והידיים שלנו פשוט כבולות, אנחנו עוזרים להם כמה שאנחנו רק יכולים. אנחנו נשמח להמשיך ולעשות, אבל אנחנו קוראים למדינה לעשות סדר ומדיניות, בתחום הביטחון התזונתי. אנחנו אזרחי העתיד, עושים גדול בחברה שיש בה הרבה פחות עוני, אנחנו עושים את שלנו ונושאים אליכם את עיננו, שתעשו כמה שיותר את שלכם. תודה רבה. אוקי, תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, אחריו משה כהן מארגון 'חסד אור לאה' וכמובן, ארגון 'תכלית', הרב אהרון כהן שנמצא איתנו כאן ואז נתכנס לסיכום, בני, אני מתנצל קצת על הזה, אבל יש לנו מליאה עוד כמה דקות. קודם כל, תודה רבה על הדיון החשוב ותודה רבה לכל העושים במלאכה. באמת, זאת עבודת קודש, למרות שאם היינו רוצים קודש מלא, אז לא היינו צריכים את העמותות האלה, אבל לצערי, זה לא המצב. אני רוצה לומר כמה דברים, אני אנסה להיות מאוד מאוד קצר. דבר ראשון, ואני הגשתי הצעה לסדר לפני שבועיים, שלא אושרה לצערי, הצעה לסדר הייתה, לקיים דיון דחוף בנושא של עליית המחירים ב-20 אחוז של המצות, זה דבר שהוא רלוונטי לכאן, לצערי הרב, ההצעה לא אושרה, אני חושב שזאת שערורייה, שלפני הפסח, המוצרים הכשרים לפסח והמצות בפרט, עלו ב-20 אחוז, זה בוודאי מקשה,

על האנשים שגם כך, ידם אינם משגת, כאמור, אני מאוד מצר על כך שנשיאות הכנסת החליטה שזה לא מספיק חשוב כדי לאשר את ההצעה. לעניינו, יש לי גם כמה שאלות, דבר ראשון, רציתי לשאול לגבי הנושא של החברה הערבית, רק לפני חודש פורסם הביטוח הלאומי, שבחברה הערבית 43 אחוז מהמשפחות, סובלות מחוסר ביטחון תזונתי וזה לעומת 11 אחוז בקרב היהודים. השיעור של החוסר ביטחון התזונתי בציבור הערבי גבוה פי ארבע, כמו שהרגע אמרתי, מהחברה היהודית ופי 2.7 מהחברה,

החרדית, שזה גם מעיד על כמה המצב של החברה החרדית חמור. אז אני לא רואה מענה הולם לחברה הערבית משום שאין באמת, לא נותנים מענה בסופו של דבר, אין כמעט עמותות שפועלות ואין,

מטעם המדינה, טיפול בבעיית חוסר הביטחון התזונתי בחברה הערבית. האחוז שמגיע אליהם הוא אחוז אפסי. אני כן חייב לברך את השינוי שחל במועצה לביטחון תזונתי, בדוח שעדאללה הוציא לפני שנה בדיוק, אז בין 14 חברי המועצה, לא היה אף חבר ערבי, עכשיו יש שניים, זה עדיין לא מספיק לטעמי, אבל זה בהחלט יותר טוב ממה שהיה קודם, זה חייבים לברך על זה וגם לקרוא לשינוי עוד יותר, להוסיף עוד חברים, גם לאור המציאות והדבר האחרון שאני רוצה להפנות כשאלה, זה לגבי התקציב, אני מבין שהתקציב של הביטחון התזונתי עומד היום על 260 מיליון, אז קודם כל האם זה נסגר 260 מיליון? האם זה באמת הסכום? והאם הסכום הזה כולל בתוכו את ה-120 מיליון של המיזם? אני אשמח לקבל על זה תשובה, תודה. אוקי, אז אני מקווה שהמנכ"לים פה. זה לא נסגר סופית, אנחנו עוד בדיונים על תקציבי מדינה, אבל זאת הכוונה. וה-120 זה בנוסף, או חלק מה-260? זה בתוך, כן. אוקי, משה כהן, ארגון חסד 'אור לאה', בבקשה. אני רק מראש אומר, אני מקווה שכולם דיברו, אני מתנצל מראש אם לא כולם הספיקו לדבר. תודה לכל המשתתפים תודה ליושב ראש על הרמת האירוע המשמעותי והחשוב ונקווה שיהיה לו רצף כדי לייצר איזשהם פתרונות אופרטיביים, רק אני אדייק כמה נקודות שעלו, אנחנו כעמותת 'אור לאה', גם כן לא הגשנו תמיכה למשרד הרווחה, עקב הבירוקרטיה המאוד מאוד משמעותית ולכן וויתרנו עליה. אנחנו רוצים ומקווים שיוכלו, כן לפשט את הבירוקרטיה, מה שקשור לתוך משרד הרווחה,

לעשות איזשהו סנכרון מול עיריית ירושלים, או עריות, או משהו כזה, כי בפועל, יש עמותות שמגישות, גם לעיריות וגם למשרד הרווחה, אז לעשות איזשהו סנכרון ביניהם, לעשות יותר שירות לעמותות כדי שנוכל לעמוד בקריטריונים האלה ושנוכל להתעסק במה שצריך ולא בבירוקרטיה,

שתיים, בקשר לעודפי מזון ובקשר לחברות מאוד גדולות שנותנות ותורמות עודפי מוצרים פגומים,

סופר פארם, סנו ועוד. יש צורך לתת איזשהו,

מה שנעשה לעמותות,

נמצא כאן,

'לקט ישראל' ועוד, הם מקבלים תרומות, אבל אין להם שום שיפוי על זה אז זה רק מרצונם הטוב ויש רצון טוב בחברות הגדולות, לסייע לעמותות. צריך איזה משהו יותר אופרטיבי לסייע להם בעודפי מזון האלה, זה יכול לעזור, גם לביטחון תזונתי,

גם לזריקת מוצרים תקינים, לאקולוגיה ולעוד,

זה דבר שחוצה מפלגות, חוצה תחומים, שאם כולנו נתאחד עליו ונוכל לדייק ולסייע לחברות והחקלאים, נוכל להגיע לדברים טובים. מה השיפוי, זה כבר יש אין ספור דרכים, איך לשפות את החברות שיש להם מוצרים פגומים, או את המפעלים שיש להם פירות שהם לא משתמשים בהם. צורת השיפוי יוכלו לעשות בדיונים מפורטים כדי לסגור את הקצוות. דבר אחרון ואני חושב שחשוב מאד האירוע של יום הוקרה למתנדבי המגזר השלישי ולעמותות של המגזר השלישי, שמעתי שיש דיבור על זה, אז זה דבר מאוד חשוב ושוב, תודה לכל המשתתפים. תודה. אהרון כהן, מארגון 'תכלית', בבקשה. קודם כל, תודה רבה לוועדה ועל תשומת הלב ונקווה שגם יהיו תוצאות, בעזרת השם. בקצרה, עמותת 'תכלית', קיימת 25 שנה, אנחנו עמותה לא סקטוריאלית, משתדלת לתת מענה לכל מי שפונה אלינו, אם זה בהסעות לבתי חולים לילדים שחולים, בעיקר אונקולוגית, אם זה מפנים אנשים מסעדות, לאכול בכל רחביי הארץ, אם זה סוג של לאמץ משפחה, שאנחנו עושים קשר ישיר, בלתי אמצעי בין משפחות והכי חשוב, חלוקת כ-1,500 סלי מזון בשבוע,

כבודו מכיר אותנו מעריית ירושלים - - - הייתי אצלכם גם בביקור. כן, תראה, אני שירתי ביחידה קרבית ושהייתי ביחידה קרבית, חבל שהשר הלך,

אתה יודע, מגן, אפוד, נשק, אמצעים, קיבלתי, יכולתי להתמודד, היום בעמותה, מה קורה? מפנים אלינו ממשרד הרווחה, מעריית ירושלים, אני בדרך למשרד מקבל ארבע שיחות טלפון,

שמגיעים אליי לנייד, מיילים אינסופיים של אנשים שממש ממש זקוקים לעזרה וזה רק הולך ומחמיר ולא נעים לומר, כמו שאמר פה היהודי היקר הזה, אנחנו מקבלים מהמדינה אגורות, קודם כל יש בירוקרטיה מאוד מאוד קשה וזה לא קל להביא שמות ותעודת זהות וחקירות ועניינים ועושים אותנו,

אנחנו עוברים סיטואציות מאוד מאוד לא נעימות, עם כל הכבוד לכם, רואה חשבון ובדיקות ועוד פעם וזה לא היה תקין וזה היה תקין ולא רק אני אומר את זה, יש הרבה עמותות שוויתרו כבר על הנושא הזה, מהסיבות האלה. אז כמו שהוא אמר, צריך לחשוב על דרך אחרת, איזשהו מנגנון אחר, איך להקל ואיך לתת לנו יותר אמצעים, לא יתכן שאנחנו עמותה שמוציאה, קרוב לעשרה מיליון שקל בשנה, אנחנו נקבל ממשרד הרווחה, בסופו של דבר, זה התוצאה הסופית 150-200 אלף שקל, זה מה שאנחנו מקבלים מהרווחה ועם כל הבירוקרטיה וכל הסיפורים האלה,

אני מבקש ואני פונה,

תעשו משהו, תגדילו את הסכומים, שמתם אותנו בחזית להתמודד עם האנשים האלה, תנו לנו גם כלים, תנו לנו כלים. עכשיו, עוד דבר נוסף, ברשותך, בקצרה. גם העניין הזה של התורמים, קחו בחשבון דבר נוסף, שאף אחד לא סופר אותנו,

זה בא לידי ביטוי בחשמל שעולה לי, יש לי חדרי קירור, משאיות, נהגים שאני משלם להם שכר יותר גבוה, פירות וירקות, אני משלם 400 אלף שקל בחודש על פירות וירקות, הכול עלה בטירוף,

נגמרה השמיטה, עכשיו ערב חגים,

הכול עלה בטירוף, אני צריך להתמודד עם זה, אני צריך לתת צ'קים דחויים, אני ל איודע איך אני אעמוד על הדברים האלו, והכול עלה והתקשורת, באיזשהו מקום גם מתעלמת, פעם הייתה תקשורת, היום התקשורת מעניין אותה דברים אחרים,

סיפורים,

חשבתי שבוועדה הזאת לא נזכיר את הדבר הזה, חשבתי שזה לא יגיע, בסוף זה הגיע. אין מה לעשות, זה דבר שזה בקונצנזוס. אתה רוצה שאני ארחיב? לא, לא. דבר אחרון,

עוד דבר אחד, אם אפשר לעודד את התורמים, 0.46 אתם נותנים, 35 אחוז בחוץ לארץ, אני לא יודע בדיוק מספרים, אני יודע שמה שמקבלים שם זה הרבה יותר, יש הרבה אמצעים לעודד את התורמים שיקבלו, וגם דיברו על זה בממשלה הבנתי, שלעלות את הניכוי מס,

לתורמים עצמם. אז תודה רבה לכם ורבותיי, גם תודה רבה ללקט ישראל שבאמת עושה עבודה נפלאה, אני אחד מהנהנים וגם למשרד הרווחה על כל מה שאתם עושים.

אני רוצה פה להזכיר את ארגון החסד 'חסדי נעמי' ולשלוח רפואה שלמה לידידי, איש החסד, באמת, אני מכיר אותו כבר למעלה משלושים שנה, רבי יוסף כהן, שבאמת עושה, עשה וממשיך לעשות ואני מאחל לו באמת, רפואה שלמה, בעזרת השם. דבר שני, אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם, באמת לכל מי שהגיע, אני יודע שזה לא קל, זה שעות שאתם עוברים בינתיים על איך לחלק יותר ומה לעשות וכל הלוגיסטיקה, כמו שהזכירה פה גם גברת מיכל,

הלוגיסטיקה שאתם עוברים בימים האלו, אני אומר עוד פעם,

שרוב חברי הכנסת ורוב האנשים בעשייה זה התחיל במקומות האלו, בסוף זה הגיע מהחסד, מההתנדבות השכונתית, בסוף, משם אנחנו מגיעים ואני יודע מה זה הדבר הזה, אז באמת יישר כוח על הזמן שהקדשתם. כמה דברים, דבר ראשון, המלצת הוועדה, בהסתכלות שלי, אחרי כל מה שדיברנו עכשיו, זה לעבוד על הזדכות של המע"מ לעמותות, לחייב, אבל לזכות אותם אחר כך, אני מבקש להביא את זה,

או כל דבר שהוא, אנחנו נעשה את זה בוועדה שלנו בהמשך, בעזרת השם. דבר שני, כן אני רוצה לבקש ממנהלת הוועדה, לצאת לשטח, כמו שהזכירו, אינו דומה שמיעה לראיה, אנחנו מכירים ושומעים, אבל אני רוצה שהוועדה עצמה תצא לארגוני חסד בשטח וממשרד הרווחה אני גם אבקש שיהיו שותפים לסיור הזה. דבר שלישי, נוהל תמיכות במשרד הבריאות, בנושא הפן הבריאות. הצלת המזון שהזכיר את זה 'לקט ישראל והזכירו את זה פה אחרים, הדבר הזה חשוב ונצרך וצריך לראות איך אנחנו עושים אותו. ודבר אחרון זה בירוקרטיה, משרד המשפטים הוזמן,

אני חושב שחבל מאוד, אני כן פונה למשרד המשפטים, לפשט את הבירוקרטיה, אם זה כמו שהזכירו פה, כשארגון חסד כבר פנה למקום מסוים, הוא לא צריך בכל מקום להתחיל את הכול מחדש. פשוט לפשט את הזמן הזה שהעמותות עצמם, מספיק מה שהם עושים והם עושים הרבה מאוד, את הזמן הזה שהם צריכים עכשיו לדאוג לנוהל תקין ולבדוק ולהביא את האישורים ואת התעודות זהות,

הלוך חזור,

גם בתמיכות, הייתי בעיריית ירושלים מחזיק תיק ארנונה והיה את כל הנושא של הארנונה של העמותות ואתה רואה כמה שצריך לעבור ולא עברת מספיק ולהביא את המסמך הזה ועוד פעם הלוך חזור והלוך חזור, זה גורם לעמותות שגם את המעט שמדינת ישראל עושה, גם לזה הם לא ניגשים וחבל מאוד, חבל לנו, כי בסוף אנחנו רוצים, לפחות להיות שותפים קטנים,

להרגיש שאנחנו חלק מהדברים הגדולים שאתם עושים, זה דבר שאני אומר, אני מצדיע לכל מה שאתם עושים, אני מברך על זה שהגעתם,

אני זה שביקשתי ובעזרת השם יהיה ב-4.7 יום העמותות, הצדעה לעמותות עצמם ואני מקווה, שחוץ מההצדעה עצמה, שנוכל להיות חלק, לעזור לכם, גם בפישוט הבירוקרטיה, גם להציל את המזון, שלצערנו הרב, נזרק וחבל מאוד, בזה אפשר לצמצם את העוני וגם כמובן את האיזון הבריאותי. תודה רבה לכולם ואני מאמין שיהיו עוד הרבה מאוד וועדות בנושאים החשובים האלו. הוועדה נעולה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.